שלום, בוקר טוב, קודם כול, לחברתי, חברת הכנסת נעמה לזימי, יושבת-ראש הוועדה לענייני הצעירים, שיזמה את הדיון החשוב הזה. הנוכחים מבינים קואליציה, אופוזיציה שזה דיון חשוב מכדי להיכנס בו לנושאים פוליטיים יותר, ובאמת אלה נושאים